הודעת הממשלה על הפסקת כהונתו של שר והודעת הממשלה על צירוף שרים לממשלה 4 שר משרד החקלאות וביטחון המזון אבי דיכטר: 4 יאיר לפיד (יש עתיד): 9 גלעד קריב (העבודה): 12 מיקי לוי (יש

של שר הביטחון יואב גלנט בממשלה נפסקה ביום ו' בחשוון התשפ"ה, 7 בנובמבר 2024, בשעה 19:57, בחלוף 48 שעות מהמועד שבו הודיע ראש הממשלה על כוונתנו להעביר את השר יואב גלנט מכהונתו - - - - - חבר הכנסת שטרן,

- - בהתאם לסעיף 22(ב): לחוק-יסוד: הממשלה.

רבותיי חברי הכנסת, אני לא אתן לדיון להתנהל באופן הזה. אני אתחיל בקריאות. מי שיוצא בקריאה השלישית - - כתוב בסדר-היום- - שטרן, מי שיוצא בקריאה השלישית לא יחזור עד ההצבעה.

לא להפריע. אני מרגע זה מתחיל בקריאות. השר, בבקשה. עד כאן הייתה הודעה מס' 1. הודעה שנייה. מי שר הביטחון עכשיו? אני מתכבד להודיע כי הממשלה החליטה כדלקמן: בהתאם לסעיף 15 לחוק-יסוד: הממשלה, ועל פי הצעת ראש הממשלה, לצרף את חבר הכנסת זאב אלקין לשר בממשלה. - - - חברי הכנסת. בהתאם לסעיף 31(ג1) לחוק-יסוד: הממשלה, לקבוע כי השר זאב אלקין ישמש שר נוסף במשרד האוצר, בהתאם להוראות סעיף 24א לחוק-יסוד: הממשלה. השר זאב אלקין יהיה אחראי לתחומי הפעילות של מינהלת תקומה ומינהלת שיקום הצפון, שיועברו ממשרד ראש הממשלה למשרד האוצר.

החלטת הממשלה בדבר העברת שטחי הפעולה מינהלת תקומה ומינהלת שיקום הצפון תובא לאישור הממשלה בהחלטה נפרדת בתוך 14 יום מאישור קביעת השר זאב אלקין כשר נוסף במשרד האוצר. בהתאם לסעיף 31(א) לחוק-יסוד: הממשלה - - - - - חבר הכנסת שטרן, קריאה ראשונה. - - למנות את השר ישראל כץ לתפקיד שר הביטחון, במקום השר יואב גלנט, לאחר כניסת פיטורי השר גלנט לתוקף בהתאם לסעיף 22 לחוק-יסוד: הממשלה, ביום 7 בנובמבר 2024, בשעה 19:57. בהתאם לסעיף 24(ב) לחוק-יסוד: הממשלה, לקבוע כי ממועד כניסת פיטורי השר גלנט לתוקף ועד אישור הכנסת את מינויו של השר ישראל כץ לתפקיד שר הביטחון, ימלא השר ישראל כץ את תפקיד ממלא מקום שר הביטחון, נוסף על תפקידו כשר החוץ. שר התות.

הודעה נוספת: למנות את השר גדעון סער לתפקיד שר החוץ במקום השר ישראל כץ, במועד האמור בסעיף שהקראתי קודם לכן. בהתאם לסעיפים 15 ו-31(א) לחוק-היסוד האמור, מבקשת הממשלה את אישורה של הכנסת להחלטות אלה. תודה רבה. תודה רבה לשר דיכטר. אנחנו נעבור כעת לדיון האישי. אני מרחמת עליך. - - - הדיון האישי יהיה דיון משולב על הודעות הממשלה ובסופו נקיים שתי הצבעות נפרדות: האחת, על מינויו של השר ישראל כץ לתפקיד שר הביטחון במקום השר יואב גלנט, ועל מינויו של השר גדעון סער לתפקיד שר החוץ במקום השר ישראל כץ.

לא להפריע לי, חבר הכנסת שטרן. קריאה שנייה. השנייה, על צירופו של חבר הכנסת זאב אלקין כשר בממשלה. ראשון הדוברים חבר הכנסת יאיר לפיד, ראש האופוזיציה.

יש פה דברים שלא היו מעולם. למה אי-אפשר להסביר לנו? למה אי-אפשר להסביר לנו? אני לא מבין.

שר האוצר, שר במשרד הביטחון. אני לא מבין.

הסברתי כל מה שצריך.

חמש דקות לרשותך. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, השר כץ, אני חושב שמכל שרי הליכוד, אם יש מישהו שתמיד הייתי איתו ביחסים טובים, גם מקצועית וגם ברמה האישית,

ואני רוצה שתאמין לי, אין לי עניין להתנגח בך, ומה שאני אומר, אני אומר בעיקר מכאב. זה לא נכון שממנים אותך היום לשר הביטחון. ממנים אותך היום לשר לענייני חוק ההשתמטות. אחרת הם היו משאירים את יואב.

היות שאני מכיר אותך, יש לך דרך למנוע את זה, והדרך למנוע את זה היא לא להיות השר לענייני חוק ההשתמטות, מפני שאם אתה תסכים היום להתמנות לשר הביטחון ולהעביר את חוק ההשתמטות, זה אומר שאתה מתמנה לשר הביטחון, הכיסא השני בחשיבותו במדינה הזאת, בשביל לבזות את עצם הכיסא הזה, בשביל לעשות דברים, שאני יודע שלא נמצאים לא בסולם הערכים שלך ולא ככה אתה רוצה להיזכר, ולא זו הדרך שבה אתה רוצה שאנשים ידברו ויגידו: הוא היה כן, הביאו אותו בתור איזה תרגיל, לא כי מישהו האמין בו, אלא כאיזה תרגיל של נתניהו להעביר את חוק ההשתמטות, ולגרום לזה שחיילי צה"ל יסתכלו ויגידו: אז למה הייתי ב-150 יום או 200 יום מילואים? פצועי צה"ל, 12,000 פצועי צה"ל יגידו לעצמם: למה מבזים את ההקרבה הנוראה שלי? אני כבר לא מדבר על ההרוגים. יש לנו 900 הרוגים, אבל אם אתה תקום למחרת המינוי הזה ותגיד: אני לא מעביר חוקי השתמטות, לא בשביל זה באתי לחיים פוליטיים, לא בשביל זה רציתי להיות שר הביטחון, אני לא מעודד השתמטות, אני מעודד לא את המשתמטים אלא אני מעודד את המשרתים, התפקיד שלי זה לא להעביר פה חוקים שממשיכים להעביר כסף לאנשים כדי שהם בזמן מלחמה ישתמטו משירות צבאי, אתה תיזכר בהיסטוריה כמי שעמד על שלו, ויש משהו מעניין ברמה הפוליטית, כי אתה פוליטיקאי מאוד מיומן. אין לנתניהו שום אפשרות לפטר אותך. הוא לא יכול לפטר שני שרי ביטחון באמצע מלחמה. כל מה שיקרה זה שיסתכלו עליך ויגידו: הינה אדם עם עמוד שדרה, וייעלם החיקוי הזה, שאני לא אוהב אותו, בארץ נהדרת כי אני מכיר אותך.

פשוט תעשה את הדבר הנכון. תושבע להיות שר הביטחון של מדינת ישראל ותגיד לעצמך: אני אכן שר הביטחון של מדינת ישראל. לא של נתניהו, לא של השיקולים הפוליטיים, אלא רק של הביטחון. שר הביטחון האמיתי של מדינת ישראל. עד שלא תעשה את זה לא תהיה שר הביטחון האמיתי, שהוא אדם שאומר: אני תפקידי להיאבק נגד השתמטות, אני תפקידי לוודא שכל חייל בצה"ל יודע שאני עומד מאחוריו, שאני מתנגד להשתמטות של אנשים, ושאני לא אתן לצעירים החרדים להמשיך לשבת בישיבות ולהפלות בין דם לדם בזמן מלחמה, ואתה תגיד: יכול להיות שכולנו הסתכלנו על העולם בצורה אחת לפני 7 באוקטובר, אבל היה 7 באוקטובר. ובחודש שקדם למינוי שלך, בחודש אוקטובר האחרון,

כך נהרגו 88 חיילים ואנשי כוחות הביטחון. אתה לא יכול להיכנס לתפקיד הזה ואז לעזור להעביר חוקים של השתמטות, כי אתה לא תוכל להסתכל על עצמך בראי. ואתה תגיד לעצמך אחר כך שנים: הייתה לי הזדמנות אחת, כי יש הזדמנות אחת בתפקידים האלה, הייתה לי הזדמנות אחת להשפיע באמת על ביטחון ישראל, להיות באמת השר של החיילים, להיות באמת השר של הלוחמים, להיות באמת השר של מוסר הלחימה של צה"ל.

פספסתי אותה בשביל לשרת את הצרכים הפוליטיים של מישהו. אני לא אתן לזה יד. הוא לא יוכל לפטר אותך לעולם, השר כץ, וכולנו נסתכל עליך ונגיד: אנחנו רואים ששר הביטחון של מדינת ישראל הוא אדם עם עמוד שדרה אמיתי.

הדובר הבא הוא חבר הכנסת גלעד קריב, בבקשה. היושב-ראש, אבל אל תיתמם - - - הוא היה השוטר הטוב, ראש האופוזיציה שלכם. אני השוטר הרע. אל תדאג, יש היום הרבה שוטרים רעים. אל תיתמם, חבר הכנסת שטרן.

זה משרדים שלא מכירים. אני מבין, אבל למה אתה מגן עליהם? אתה יודע שאני מאוד סובלני בדרך כלל, אבל אל תיתמם. לא, מה הבעיה עכשיו להיות סבלני? היושב-ראש, סבלנות אין פה במשכן הזה, ממש אין. סובלנות? סבלנות וסובלנות. גם וגם. גם וגם. יש פה בעיקר סבל.

רשות הדיבור כרגע לחבר הכנסת גלעד קריב ולו בלבד, בבקשה. - - - על זה לא תקבל ממני תעודה. עד חמש דקות לרשותך. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, בעוד רגע קט אגש אל נושא הדיון. אך קודם לכן עוד הערה אחת נוספת בעניין מינויו של השר כץ, ועצה בצידה. ישנה תופעה פסיכולוגית מוכרת שבמסגרתה אדם נוטה לעסוק באופן מוגזם דווקא באותם עניינים שאינם סגורים אצלו עד הסוף, ואינם באים לו באופן טבעי. בהקשר הזה מעניין לשים לב לאינפלציה של משרדי הביטחון בממשלת נתניהו. ליבו של השר דיכטר היה גס בתואר שר החקלאות, ואשר על כן הוא הפך עצמו לשר לביטחון תזונתי. השר מרגי אינו רק שר הרווחה אלא גם השר לביטחון חברתי, ויורשו של כהנא ידוע בדרישתו התקיפה להיקרא השר לביטחון לאומי. כמספר שרי הביטחון בממשלת נתניהו, כך עומק תחושת חוסר הביטחון שחשים אזרחי ישראל בכל תחומי חייהם מאז הושבעה ממשלת הדמים שלכם. ולכן הצעתי לשר הנכנס היא לא להתפשר. לא ייתכן שהתארים של עמיתיו ארוכים מתוארו החדש. כל עמיתיו אינם שרי ביטחון סתם, הם שרי ביטחון למשהו: השר לביטחון לאומי, השר לביטחון תזונתי, השר לביטחון חברתי. ורק השר כץ צריך להסתפק בתואר קצר שיכול להיכנס בחצי כרטיס ביקור. הרי בניגוד גמור למתואר בשיר על פרת משה רבנו, ששמה ארוך כל כך והיא הרי קטנה, השר שלנו הוא גדול, יש שאומרים: כמו הורדוס. ולא ייתכן שתוארו יהיה קצר כל כך. על כן אני מציע לשר כץ לדרוש בתקיפות עוד הלילה מראש הממשלה לשנות את תוארו, ולכנותו בתואר הממלכתי המכובד והארוך: השר לביטחון קואליציוני, או לחלופין: השר לביטחון המשתמטים. ועתה, אדוני היושב-ראש, לעניינם של שני חתני השמחה, שבחרו להינשא פעם נוספת לכלה שממנה הם התגרשו בגירושין מוצדקים, כואבים והכי מכוערים בעולם. מן הראוי היה שהם אלו שיישאו דברים ארוכים ולא חברי האופוזיציה. שהרי הם, השניים האלה, הם שחייבים תשובות לציבור. גדעון סער ודאי יודע שתפקידו של שר חוץ בזמן מלחמה הוא יצירת מציאות מדינית שתקצר את ימיה של המלחמה, תתרגם את ההישג הצבאי להישג מדיני ותבטיח את ביטחון ישראל לשנים ארוכות באמצעות הסדרים דיפלומטיים. אז אמור לנו השר סער, שלא טורח לשבת כאן בקבלת הפנים של חתונתו השנייה, מה עמדתך בעניין ההסדרה בלבנון? מה עמדתך בעניין ההסדרה המדינית שתביא לסיום המערכה בעזה? האם אתה תומך בעסקה כוללת להשבת החטופים או שאתה מצטרף למדיניות של נתניהו להמשיך ולהפקירם, כפי שהודה ואמר היום במפורש השר גלנט בפגישתו עם משפחות החטופים? כיצד בכוונתך, השר לעתיד סער, שר החוץ לעתיד, להתמודד עם האינדיקציות ההולכות ומתרבות לכך שפניה של ישראל לנוכחות קבועה בצפון הרצועה, דבר שיעמיד אותה במתיחות ישירה מול בנות בריתה וכרוך ברמיסת הדין הבין-לאומי? ואתה, השר לעתיד זאב אלקין, עוד לא הצלחתי לתפוס את התואר ואת השם. שר המינהלות.

אתה דרשת להיות שותף מרכזי בכל דיון על היום שאחרי ברצועת עזה, זה כתוב בהסכם. כאילו אתה לא יודע שממשלת ישראל כלל לא טורחת לעסוק בסוגיה השולית הזו כבר 400 ימים. מה החזון שלך, השר לעתיד אלקין, ליום שאחרי? האם אתה שותף לחזון ההרסני של סמוטריץ' להקים התנחלויות בלב אוכלוסייה של 2.3 מיליון פלסטינים? לא מגיעה לנו על כך תשובה? האם גם אתה מעוניין בחידוש הממשל הצבאי באופן שיעמיד בסכנה ישירה אלפי חיילי צה"ל ועובדי מדינה מדי יום? האם גם אתה תומך בהתעלמות המוחלטת והרשלנית מהרשות הפלסטינית? השר סער וחבר הכנסת אלקין, עמדו לרשותכם מספיק ימים כדי לתת לציבור הישראלי תשובות. מהר מדי נדבקתם במידותיו של ראש הממשלה - - לסיום,

- - שכבר 70 ימים, אדוני היושב-ראש, 70 ימים לא התייצב לפני הציבור הישראלי וענה על שאלות. מה התשובות שלכם למשפחות החטופים? לעשרות אלפי חיילי המילואים? לתושבי הנגב המערבי וצפון הארץ? לכל אזרחי ישראל? כי כידוע לכם, ובכך אסיים, ההימצאות מתחת לאחוז החסימה היא לא תשובה מספקת. תודה, אדוני. תודה לחבר הכנסת קריב. כעת חבר הכנסת מיקי לוי. בלי מחיאות כפיים. אולי זה המקום להזכיר את חבר הכנסת המנוח אורי אורבך, שנשא פה נאום מופלא על ההבדל שבין השר ל- לבין שר ה-, אבל לא נחזור על דבריו. גם לא כדאי. לא כדאי.

לימים, אגב, הוא מונה לשר לאזרחים ותיקים. חבר הכנסת, מיקי לוי, חמש דקות לרשותך.

תודה רבה, אדוני היושב-ראש. אדוני השר, כנסת נכבדה, נתניהו מסכן את ביטחון מדינת ישראל ועתיד מדינת ישראל. לא פחות מכך. באמצע מלחמה, אדוני היושב-ראש, ערב תגובה של תקיפה איראנית, מוצא ראש הממשלה זמן למהלך מסריח, אין לי מילה אחרת, עבור אינטרסים אישיים הישרדותיים. זהו רגע קריטי למדינת ישראל בצפון ובעזה. הישגים צבאיים מדהימים של קצינים וחיילים גיבורים, אם לא יהפכו למהלכים מדיניים, זאת תהיה בכייה לדורות, אם החטופים יופקרו לגורלם, והם הופקרו לגורלם. הם הופקרו ב-7 באוקטובר, הם מופקרים במשך שנה שלמה. הזזתו של שר הביטחון גלנט היא הגשת מנחה לחרדים עבור חוק ההשתמטות. האסון הגדול ביותר שאירע במשמרת שלכם לא מזיז לכם. מה אומרים אויבי ישראל כשראש ממשלה מפטר את שר הביטחון כאשר אנחנו נמצאים תחת איום תקיפה מאיראן? היכן האחריות של ראש הממשלה?

האמריקאים לא מאמינים לראש הממשלה, ואת כל התיאומים עשו מול שר הביטחון גלנט. הופיעה היום אחר הצוהריים או הערב ידיעה קטנטנה של העיתונאי ברק רביד. דווח כי ראש הממשלה הבטיח לנשיא ביידן לא לפטר אנשים נוספים במערכת הביטחון. לא נותר לי אלא לפרוץ בצחוק רועם. מי יעשה את כל התיאומים מול האמריקאים? מי ידבר על חימושים מתאימים? מי ידבר אל ראשי המטות כדי להזיז לכאן נושאות מטוסים בטייסות אמריקניות כדי להושיט לנו סיוע ועזרה מול התקיפה האיראנית?

ראש הממשלה כנראה מחכה בכיליון עיניים לינואר שנה הבאה. איך חשים ראשי מערכת הביטחון, חיילי המילואים, שהשר שלהם מפוטר בשנייה וחצי? אין כאן עניינים מקצועיים, אין כאן עניינים של "לא מסתדר איתי", כמו שטוען ראש הממשלה, ראשו של גלנט הונח כמנחה על שולחנם של החרדים, של המפלגות החרדיות, חד וחלק. שר הביטחון, שהיושרה שלו נתנה את אותותיה והוא הצהיר, לא מוכן להתפשר על כאילו חוק גיוס, על כאילו חוק השתמטות, דקה וחצי אחרי שיצאו 7,000 צווים לכלל האוכלוסייה החרדית הודיע ראש הממשלה על הפיטורים שלו, ויוצא אחר כך לתקשורת ואומר: לא הסתדרנו. איזה בולשיט, אדוני ראש הממשלה. עכשיו אתה תפטר את הרמטכ"ל, את ראש השב"כ, את אלה שהם לא יסמנים. האיראנים, אויבי ישראל, חיזבאללה, חמאס, חוגגים את פיטורי שר הביטחון, מזהים חולשה של ישראל פעם נוספת, ראש ממשלה שרואה אך ורק את טובתו האישית. איך אמר סמח"ט בחטיבת אלכסנדרוני? שוב נבחרי הציבור עושים קומבינה על חיילי המילואים, שוב חיילי אלכסנדרוני שברו שיא של ימי מילואים מפרוץ המלחמה. הסמח"ט, סגן אלוף אביה בן אלחנן, זועם על המסחרה הפוליטית, כהגדרתו, של הגיוס ושל החרדים שכלל אינם נושאים בנטל. אדוני היושב-ראש, ההיסטוריה תשפוט את כל ה-120 ובפרט תשפוט את הממשלה הזו, את ראש הממשלה נתניהו ואת שרי הממשלה, אני מסיים בזמן. זוהי ממשלת החורבן, ונתניהו הוא האדריכל.

תודה רבה לחבר הכנסת לוי. כעת, חבר הכנסת אבי מעוז. עד חמש דקות לרשותך,

אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, בהסכם הקואליציוני בין סיעת הליכוד לסיעת הימין הממלכתי קיבלו השר גדעון סער וחבריו חופש הצבעה בכל הנוגע לשינויים במערכת המשפט.

מאכזב. העיקר חסר מן הספר. אומנם כעת הנושא החשוב,

הוא המשך המלחמה והניצחון, אבל בלי תיקונים של העיוותים במערכת המשפט אנחנו יכולים לשכוח מלממש את התפיסות שבשמן נבחרנו, גם בתחום המלחמה וביטחונה של מדינת ישראל וגם בתחומים רבים נוספים. אם יימשך המצב המעוות שבו היועמ"שית יכולה לתקוע מקלות בגלגלים של כל פעולה ממשלתית גם ללא שום סמכות חוקית לכך, ואם שופטי בג"ץ ימשיכו להיות אדוני-העל שפועלים דה פקטו כרשות מחוקקת וכרשות מבצעת תוך ביטול יסודות המשטר הדמוקרטי ועקרון הפרדת הרשויות, אז מה הועילו חכמים בתקנתם? כבוד השר גדעון סער, לפני למעלה מחודש, כאשר החלטת להצטרף לקואליציה, עמדתי כאן ובירכתי אותך על ההשתחררות מהיהירות והגאווה של השמאל, שפוסלים באופן גורף את הימין ואת ראש הממשלה נתניהו. צריך להתקדם עוד צעד בהשתחררות הזאת. אי-אפשר להתנגד באופן גורף לתיקון במערכת המשפט. הצטרפת? תן כתף לתיקון, כפי שלמשל הצהרת בעבר על התנגדותך לאקטיביזם השיפוטי, וכפי שניסית להוביל לפיצול תפקיד היועמ"ש. לא יכול להיות שמערכת המשפט תישאר לעומתית לעם ולנציגיו הנבחרים.

הידעתם שבחלק מהמדינות בארצות הברית האזרחים בחרו השבוע גם את שופטי בית המשפט העליון של המדינה שלהם? אזרחים פשוטים בוחרים שופטים עליונים, ועוד בדמוקרטיה הגדולה בעולם? מי היה מאמין. אבל התיקון הנצרך הוא לא רק במערכת המשפט, במערכת הבחירות בארצות הברית עמדו על הפרק בין השאר תפיסת העולם הפוסט-מודרנית, הטרלול הפרוגרסיבי שהיא הביאה לעולם המערבי וטשטוש הזהויות האישיות, המשפחתיות והלאומיות. הנשיא הנבחר טראמפ דיבר למשל על תוכניתו להשבת השפיות לחברה האמריקנית לעומת אי-השפיות של השמאל בענייני מגדר, שאותה הגדיר כהתעללות בילדים. הוא הצהיר, ואני מצטט: נקדם חינוך חיובי על המשפחה הגרעינית, תפקידי אב ואם וחידוד השוני והייחודיות של גברים ונשים במקום לטשטש אותם. אבקש מהקונגרס להעביר הצעת חוק הקובעת שהמגדרים היחידים המוכרים על ידי ממשלת ארצות הברית הם זכר או נקבה כפי שנולדו. עד כאן, סוף ציטוט. הציבור האמריקני הבהיר שלשום בצורה ברורה ונחרצת מה עמדותיו. ומה איתנו? האם לא הגיע כבר הזמן שממשלת ימין על מלא, כפי שמכנים אותה, שכעת נהנית מתמיכה של 68 ח"כים, תתחיל לטפל בטרלול הפרוגרסיבי? כמה אפשר עוד לחשוש מכותרות בהארץ או ב-N12? האם לא הגיע הזמן שנאזור אומץ ונחזיר את מערכת החינוך להיות יהודית וציונית,